זיכרונו לברכה. בבקשה, הודעה למשנה למזכירת הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תיקון מס' 6), התשע"ב 2012, שהחזירה ועדת החוקה,

הצעת חוק פיקוח אלקטרוני על משוחררים בערובה ומשוחררים על-תנאי ממאסר (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשע"ב 2012, שהחזירה ועדת המדע והטכנולוגיה.

מטעם הממשלה: הצעת חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 21) (תעודות סל וקרנות סל), התשע"ב 2012. לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון

לוין וכרמל שאמה-הכהן. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/4435/18 וכלה בהצעת חוק פ/4447/18, הצעת חוק הדיינים (תיקון, הבטחת ייצוג נשים בוועדה למינוי דיינים), התשע"ב 2012, מאת חבר הכנסת עתניאל שנלר, הצעת חוק הפרסומות (איסור ביזוי נשים

הדוח הסודי הזה קיים כבר חודשים רבים. מתפלא אני שמערכת הבריאות לא עושה ומקצה את התקציבים מיידית, מהרגע שידעה על הנתון הזה, כיוון שהאוכלוסייה שמקבלת שירות רפואי בבתי-החולים האלה היא אוכלוסייה רבה ביותר, ומגיע לה טיפול רפואי פחות מזוהם ופחות מסוכן. אני מקווה שלא נגיע למצב שילכו לעולמם אנשים כתוצאה מהזיהומים האלה בבתי-החולים ושמשרד הבריאות וכל המערכת יתגייסו לנקות את בתי-החולים האלה ולדאוג שיהיה פחות זיהום בהם. תודה רבה. חבר הכנסת יעקב כץ, ואחריו, חברת הכנסת מירי רגב. לפני שהיא תדבר, אודיע הודעה ששמחתי לשמוע מהרמטכ"ל היום. אדוני היושב-ראש,

מכובדי השר, חברי חברי הכנסת, קודם כול, ברוך הבא לידידי, אהובי ורעי, חבר הכנסת אורי אורבך. ברוך רופא חולים, השם יאריך ימיך לטוב, ואנחנו מברכים אותך בשם כל עם ישראל, שתלך מחיל לחיל ותשפיע מאורך, משנינותך, מטוב לבך, מחוכמתך, על עם ישראל כולו, עוד הרבה שנים. כן יהי רצון. כן יהי רצון. אני גם רציתי להגיד באותה הזדמנות, כיוון שאנחנו רואים, אדוני היושב-ראש, שהבחירות תהיינה בשנה הקרובה, אנחנו לא יודעים מתי, וזכינו, חבר הכנסת אורי אורבך ואנוכי הקטן כצל'ה, תשע"ג או תשע"ב? אתה אמרת למניינם או שלא למניינם, אבל זה יהיה,

זה נראה שזה יהיה ב-12 החודשים הקרובים הבאים עלינו לטובה. זה בכל מקרה. למנייננו או למניינם או רק למנייננו. ואני זכיתי יחד עם אורי, חבר הכנסת אורי אורבך, לחתום על הסכם בין סיעות הבית היהודי והאיחוד הלאומי,

אדוני היושב-ראש, שלמרות שאתה שייך לסיעה אחרת, אתה ודאי מברך אותנו, את שתי הסיעות שהחליטו לרוץ ביחד בבחירות הבאות. אפילו אם הליכוד יעזוב אותי, אני אשאר בליכוד. אנחנו ניקח אותך אלינו. ניקח אותך אלינו, וגם את חברת הכנסת רגב, את הרב אייכלר,

לחבור לכוח הרציני, הבריא, הלאומי, שומר המצוות, העושה חיל בכל המערכות כולן, שזאת באמת תהיה הבשורה הגדולה לעשרות אלפי הצופים עכשיו, לחבור לשני הכוחות האלה על מנת להביא שינוי במדינת ישראל. חברת הכנסת מירי רגב, ואחריה, חבר הכנסת הרצוג. אחריו, מסעוד גנאים. רצית לומר, אני אומר, כשאת תגיעי למיקרופון.

וגם שוחחתי עם רמטכ"ל צה"ל, שאחת מהיוזמות שיצאה מהכנסת, ושבשנה האחרונה את נאבקת עליה, יחד עם איתן כבל, בנושא החזר הוצאות נסיעה של חיילי מילואים לשירותם הצבאי, אכן התקבלה על-ידי המטכ"ל. המטכ"ל עדיין מתלבט במקורות התקציביים, אבל היום לא ייתנו "שוברי" אלא ייתנו גמול הנסיעה במידה שווה לכולם, וכך יוכלו חיילי צה"ל הבאים עם רכבם הפרטי לקבל החזר הוצאות בהתאם למקובל ובהתאם לשווי, הם לא ביקשו יותר ולא ביקשו פחות. אני בהחלט רואה בזה גם פירות חשובים למאבקים שהכנסת מנהלת. רציתי לומר זאת כשאת נמצאת, משום שכנראה יש גם קשר בינך לבין העניין. אבל בהחלט, המטכ"ל הבין שהוא לוקח את היוזמה לידיו. אני שמחה לשמוע את זה, כבוד היושב-ראש, ואני מודה לך על התערבותך האישית בנושא הזה. שנה אנחנו מנסים לקדם את זה ולא מצליחים. התערבותך מיום המילואים האחרון,

לא התערבותי,

מה שמגיע לך, מגיע לך. ההתערבות שלך הביאה לזה שזו תהיה החלטת הרמטכ"ל, ואני שמחה, כי זה מה שנכון וראוי שיהיה לאנשי המילואים. עכשיו יש לך דקה לדבר, בבקשה. תודה רבה לך. ברוך שובך, ידידי חבר הכנסת אורבך, מי שיושב צמוד אלי במליאת הכנסת. שלום גם לכם, חיילי צה"ל ואנשי המג"ב שהגיעו לכאן היום, לבקר בכנסת. יושב-ראש הכנסת, אני חושבת שקדימה חשפה את הפנים האמיתיות שלה ושמופז לא יאיים, שיעזוב את הקואליציה. ועדת-פלסנר לא יכולה, אתם, תעזבו את הקואליציה, אנחנו לא צריכים אתכם. הסתדרנו מצוין גם בלעדיכם. חבר הכנסת מגלי, לא קוראים קריאות ביניים. לא קוראים קריאות ביניים בנאומים בני דקה. הליכוד צריך ללכת עם השותפים הטבעיים שלו.

כשעושים דברים מלאכותיים, זה מה שקורה.

אסור לנו ללכת, לא לשריונים ולא לחיבורים, אלא ללכת על עוצמתו של הליכוד, באופן עצמאי. כל חיבור מלאכותי מביא בדיוק את זה. עשינו הנשמה מפה לפה לקדימה, וזה המצב שלה כיום. אנחנו צריכים לבוא ולהגיד: כל אזרח במדינת ישראל מגיל 18 ישרת בצבא, גם אם הוא ערבי וגם אם הוא חרדי, בלי לעשות הנחה לאף אחד מהם. דרך אגב, הצבא גובר, שירות לאומי אחרי הצבא.

אולי הציבור לא יודע, אבל פני הרוח כפני הכנסת, וכנראה אנחנו שומעים רוחות של בחירות, שכן חבר הכנסת יעקב כץ דיבר על הבחירות, חברת הכנסת רגב,

מסעוד גנאים, רצית לומר משהו בקשר לתנועה האסלאמית בבחירות הבאות. הנה, ראש תנועתך וראש סיעתך נמצא כאן. סליחה, סליחה, סליחה. חבר הכנסת הרצוג. אדוני היושב-ראש, אנא תן לחבר הכנסת גנאים.

לא, לא. חבר הכנסת הרצוג.

חבר הכנסת הרצוג, ואחריו, מסעוד גנאים. הוא גם מעלה נושא רציני מאוד, כי אני חושב שהבחירות במצרים, בניגוד למה שכולם עשו פה פניקה, דווקא פותחות פתח של תקווה, היו כאלה שאמרו שהם רואים את העניין בהחלט בעיניים אופטימיות.

אז קודם כול אני מברך את החיילים שנמצאים כאן, ואת חבר הכנסת אורבך. והעובדה, חבר הכנסת אורבך, לא רק בגלל שהוא חזר אלא בגלל שהוא מייצג מפלגה שהיא מפלגה אידיאולוגית שורשית. ואני חושב שלאור המאורעות של היום, שבא כל אחד, חוזר על אותו תרגיל של להקים מפלגה ולפרק אותה, להקים עוד ניסיון פוליטי ולפרק אותו, בסוף עם ישראל צריך לחזור למפלגות הבסיס, האידיאולוגיות. יש רק חלופה אחת לשלטון: מפלגה אידיאולוגית. בעצם מפלגת העבודה או מפלגות אידיאולוגיות, שהן עם בסיס וותק ושורשים עמוקים. ומה שאנחנו רואים מסביבנו, ההתמוטטות נובעת מן העובדה שסביבנו כוחות פוליטיים שקמו, עורבא פרח, ומתפרקים. אותו דבר לגבי ועדת-פלסנר. עם כל הכבוד לחברי יוחנן פלסנר, זו ועדה שהורתה בחטא. הורתה בחטא פוליטי.

לא על-ידי הכנסת ולא על-ידי הממשלה, אלא רק על-ידי סיעות קואליציוניות, בעירוב בלתי אפשרי של פוליטיקאים ואקדמאים וחוקרים אובייקטיביים, ולכן זה נידון לכישלון מראש. ולכן כל הניסוי הזה נידון לכישלון מראש. והפתרון היחיד למשבר שבו אנחנו נמצאים זה דיון אמיתי בין זרמים פוליטיים, אמיתי ונטול אינטרסים, אבל ספק בעיני אם הבית הזה מסוגל לעמוד בכך.

תודה רבה. לפני שאני אזמין אותך, חבר הכנסת מסעוד גנאים, ודאי תשמחו לשמוע שנמצאים ביציע אורחים נכבדים ביותר שמוביל אותם שגריר גרמניה בישראל אנדריאס מיכאליס, ושהם אורחיו של חבר הכנסת וסגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת אדרי, יעקב אדרי שחזר אתי יחד משליחות בגרמניה. כאן, ביציע נמצאים ראשי קרנות גרמניות הפועלות בארץ, קרן קונרד אדנאואר, קרן פרידריך אברט, קרן פרידריך נאומן, קרן היינריך בל, קרן רוזה לוקסמבורג וקרן הנס זיידל, כך שהקרנות האלה נוגעות לרבים מחברי הכנסת כאן, אם אכן רוזה לוקסמבורג מדברת אל דב חנין כמו שהיא מדברת אל רבים מחברי הכנסת, שלא תמיד מסכימים עם דעתו של חבר הכנסת חנין. תודה רבה. Welcome to Israel, welcome to our shrine of democracy,

welcome, איפה קרן היינריך בל?

אמרתי,

לכן אמרתי שמדברים אל כולם. Everyone is very much aware of each of the foundations that you are leading, everyone from his own point of view, of course. תודה רבה, רבותי חברי הכנסת. חבר הכנסת מסעוד גנאים, ו"בעדין" חבר הכנסת אייכלר. שוכראן. אהלן וסהלן. אדוני היושב-ראש, אני מברך את חבר הכנסת אורבך עם שובו לכנסת. אדוני היושב-ראש, פירוק ועדת-פלסנר וכל המהומה סביבה מעידים עד כמה מסע הבחירות של ליברמן וישראל ביתנו משפיע ומכתיב מהלכים במדינה, במיוחד ביחס לאוכלוסייה הערבית. ליברמן מנסה בכל דרך להוכיח שהוא ורק הוא מבין ערבית, והוא רוצה לכפות את משנת האזרחות-נאמנות שלו על כולם. אוי לה למדינה, אדוני היושב-ראש, שהופכת בת-ערובה לאג'נדה הפוליטית של ליברמן, שססמתו מול הערבים, שמענו אותו בנגב כאשר התעמת עם חבר הכנסת טלב אלסאנע, ססמתו מול כל הערבים: אני אטפל בכם. הוא לא יטפל בנו, אדוני היושב-ראש. הוא יטפל במדינה ועוד ידרדר אותה לתהום.

תודה רבה למסעוד גנאים. חבר הכנסת אייכלר. יש לך חצי דקה לשבוע הבא, חבר הכנסת גנאים, יש לך רזרבה חצי דקה לשבוע הבא, או אם אתה מסכים, אני אתן את זה לחבר הכנסת צרצור.

בבקשה, חבר הכנסת אייכלר. אדוני היושב-ראש, ברכת ברוך רופא חולים לעמיתי חבר הכנסת אורי אורבך, ה' יחלימו ויהיה בריא עד מאה-ועשרים שנה. הנושא שאני רוצה לדבר עליו לא פורסם באף אחד מכלי התקשורת הישראליים. כל אזרח ישראלי יודע שהיה איזה נער שירק על ילדה בבית-שמש לפני כשנה, אבל איש חוץ מקוראי "המודיע" ו"המבשר" לא שמע שבליל שבת זה באה כנופיית בריונים עם כלב וביצעו פוגרום,

בשתי ישיבות בירושלים. הם עלו לישיבת "שערי תורה", הכו מכות יבשות בבחורים, הפכו ספסלים, קרעו ספרי קודש, ואחר כך הם עלו לישיבת "דושינסקי", לפנימייה, והרביצו לבחורים ועשו הרס וחורבן, ושוב קרעו ספרי קודש, שברו ספסלים, ניתצו חלונות, ממש פוגרום, ואף אחד לא טיפל בזה. מה שאני רוצה לומר, שהפרחחים האלה, הם לא אשמים. מי שאשמים זה אלה שמסיתים אותם בכלי התקשורת ובאינטרנט ובטוקבקים. אלה שמתירים את דמם של בני הציבור החרדי, הם יישאו באחריות למה שיקרה. אני רואה מה שקורה בסוריה, אני רואה מה שקורה בלוב. אני מאוד חרד ממה שקורה בעקבות מסע ההסתה בארץ-ישראל. אנחנו היום חושבים שהכול בסדר. ההוכחה של אותו לילה, זוועה, בליל שבת בישיבות בירושלים, מראה שמשהו רותח מתחת לאדמה, ואני מבקש מכל מנהיגי האומה הזאת: כשאתם מדברים על חרדים, על ערבים, על מתנחלים, על רוסים או על כל אוכלוסייה אחרת, דעו לכם שאתם תישאו באחריות לתוצאות באופן אישי.

תודה רבה. חבר הכנסת עפו אגבאריה, ואחריו, מי עוד לא היה? צרצור היה, עפו היה, אורי אורבך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, אתמול ראינו בחדשות איך איש ביטחון תפס ילד בחברון, בן תשע, ואיך איש מג"ב אחר בא ובעט בו. ראינו לפני כמה שבועות גם איך חייל נתן מכה עם הרובה שלו לאיש שלום זר. כל הדברים האלה מצטרפים לאותם דברים, מה שנקרא "התנהגות בשטחים". רק אתמול פורסם שהיה איזשהו סירוב פקודה ללכוד מבצעי "תג מחיר" בשטחים. להזכיר שחמישה מסגדים נשרפו בתוך השטחים וגם בתוך מדינת ישראל, חבלה בבתי-עלמין ביפו, של מוסלמים ושל נוצרים, והכול ב"תג מחיר", ועד היום לא נמצאו המבצעים, כי האנשים יודעים מי הם ומסרבים ללכוד אותם. כאשר היה מדובר באיזושהי פעולה ב"יד ושם", משום מה נמצאו האשמים מהר מאוד. אבל כאשר מדובר במקומות קדושים למוסלמים או לנוצרים, אז את המבצעים האלה לא תופסים. אדוני היושב-ראש, זה רק מראה על איזושהי מדיניות גזענית נגד אוכלוסייה, נגד דת, נגד אזרחי מדינת ישראל.

אני רוצה רק לומר שגם אם הילד אשר אתמול ראינו את תמונותיו ואת אשר נעשה לו בחברון זרק אבנים, אני חושב שילד בן תשע הוא ילד בן תשע. בהחלט הדברים האלה, גם אותם אנשים אשר נמצאים לפעמים בעין סערה, צריכים להבין: ילד בן תשע הוא ילד בן תשע וילד הוא ילד באשר הוא ילד. בבקשה, חבר הכנסת אורי אורבך. אחריו, אנחנו עכשיו חוזרים. מולה פה. אם לא, אז אנחנו ניתן לחבר הכנסת אלדד. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, תודה על האיחולים לבריאות. אשתדל להיות, אני נותן לך לתת תודות לכולם, וגם אני מצטרף באהבה רבה כל כך על החלמתך.

אשתדל להיות ראוי לאיחולים, ככל התלוי בי, אבל כמובן, אתה ראוי, אתה ראוי.

אמרתי לידידי חבר הכנסת יוחנן פלסנר שהייתי חבר פסיבי מאוד,

בוועדה. אמרתי לו משהו על חמקמקותו של הקרדיט. כשהוקמה הוועדה היא הוקמה בתור ועדת קש"ב, כשהיא מפורקת, היא כבר מפורקת בתור ועדת-פלסנר. הרבה פעמים דברים שעלולים להיתפס בעתיד ככישלון, אז אותם מדביקים לשם מסוים. אבל מהמעט שעקבתי אחרי הוועדה, וגם יוחנן טרח לבקרני ולעדכנני, וקראתי את כל החומרים, התרשמתי שנעשתה פה עבודה מאוד רצינית. לא הכול בידי הוועדה. בסופו של דבר, כנראה בבית הזה הכול פוליטיקה, לטוב או למוטב. אבל העבודה עצמה שנעשתה בוועדת-פלסנר, היא ועדת קש"ב, היא מצע משמעותי מאוד,

בלי שאני יורד לכל פרט ופרט. ואני חושב שזה אחד הדברים שגרמו לכבוד ראש הממשלה, הוא לא העריך שהוועדה תהיה כל כך רצינית והיא תעשה עבודה כל כך מעמיקה ומרחיקת לכת. ואולי גם בגלל זה איכשהו הוועדה טורפדה. אבל יש פתגם חסידי יפה שאומר: שום אנחה לא הולכת לאיבוד. שום "קרעכצן" לא סתם. וגם המאמצים של ועדת-פלסנר, וגם ההצלחות, וגם הטעויות בשיקול דעת, וגם כל כוונה טובה, לא הולכים לאיבוד. זה ישוב אל שולחננו, מחר, בעוד שבועיים. חלקים מזה יהיו. ובסופו של דבר, גם אם לא יושג שוויון בחברה הישראלית, תושג ההכרה של כולם, חרדים וערבים ואחרים, שצריך להיות שותפים בנטל, איש בדרכו, בהתחשב ביכולות ובנסיבות. אבל שותפות בנטל זה ערך בפני עצמו. ואני מקווה שוועדת-פלסנר, את זה היא השיגה. ואני מברך את יוחנן פלסנר על הכשרון ועל המאמצים. בלי ספק שמה שהיה עד ועדת-פלסנר, לא יהיה מה שהיה, אפילו לרגע. בהחלט הדברים עלו על סדר-יומה של כל האוכלוסייה בישראל, על כל רבדיה. חבר הכנסת אריה אלדד, בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש,

אנחנו מכירים כמה חוקים בסיסיים. חוק שימור החומר בטבע, אנחנו יודעים שחומר לא הולך לאיבוד. חוק שימור האנרגיה, גם אנרגיה לא הולכת לאיבוד, היא הופכת למשהו אחר. היום למדנו גם שגם דברים שהם שום דבר לא הולכים לאיבוד. לא חומר ולא רוח. לא חומר ולא אנרגיה, גם הם, יש להם איזו נצחיות. למדתי שלאור השמועות על התפוררותה של קדימה, קפץ חבר הכנסת לשעבר, השר לשעבר חיים רמון, להכריז שהוא מקים מפלגת מרכז חדשה. שמעתי קודם הצעה לתמוך באותן מפלגות שיש להן אידיאולוגיה. ובאמת צר לי שמנסים לשמר פה משהו שאין בו כלום, לא חומר ולא רוח. ולכן אציע למפלגה החדשה לפחות איזושהי אג'נדה, נושא לעסוק בו. למשל שיקום אסירים, או שיקום פושעים מורשעים. יצרף לרשימתו חיים רמון גם את דרעי, ועוד אנשים. ואם הבחירות יידחו, אולי יוכלו עוד כמה אנשים להצטרף לרשימה, כאלה שכבר שילמו את חובם לחברה, ויהיה להם עניין אמיתי לעסוק בו, שיקום פושעים מורשעים.

תודה רבה לחבר הכנסת אלדד. אני מזמין את, האם הכרזתי כבר כי דב חנין?

חבר הכנסת זחאלקה, אתה בהחלט עדיין, אבל אתה באת אחרי שכבר הצביעו. קודם, אבל מייד אחרי זה אתה תקבל את רשות הדיבור. חבר הכנסת חנין. ואחריו, חבר הכנסת בן-ארי. ומולה, אם ייכנס. ואחריו, חבר הכנסת זחאלקה. אני חושב שצריך להכריע אם זה חַנין

אני מכיר אותו בתור דב חֵנין, לא דב חַנין. אדוני היושב-ראש,

נדמה לי שחֶנין, זה היה אולי הכינוי שלו. נדמה לי ששמו הוא חַנין. חֵנין? אני מייד אתקן.

בכל מקרה,

זו סוגיה, כשרצת לעיריית תל-אביב, אני הבנתי,

שיש שאלות שאי-אפשר כנראה להתמודד אתן,

כמו היגויים של שמות, לכן אני מוותר על זה מראש. אתה כבר בדעת הציבור חַנין, לכן אני לא אשנה, כי אחרת אני עלול לסבך את מועמדותך למקומות כאלה או אחרים בזמן שתתמודד,

תודה רבה, אדוני. בכל מקרה, אדוני היושב-ראש, בקיץ האחרון יצאו מאות אלפי ישראלים, יהודים, ערבים, פריפריה, מרכז, לרחובות הערים ודרשו צדק חברתי ושוויון.

עומדים בפני שאלה של שוויון, וצורך בשוויון בחברה הישראלית. והוקמו ועדות כדי לבחון איך מקדמים צדק ואיך מקדמים שוויון. אבל הנה, ידידי חבר הכנסת אייכלר, התגלתה הסיבה לאי-שוויון בחברה הישראלית, יש שני גורמים שהם האחראים לאי-שוויון: הערבים והחרדים. כמה פשוט, אם אנחנו נתמודד עם הערבים ועם החרדים, יבוא שוויון על ישראל. אדוני היושב-ראש, אנחנו נמצאים בימים שבהם רואים איך ספין הולך ומתגלגל ומשתלט על סדר-היום הציבורי. השאלה של גיוס חרדים או גיוס ערבים היא שאלה שברור לחלוטין שהישג אחד היא תוכל להשיג, וזה להסיח את דעתו של הציבור משאלות אמיתיות של חוסר דיור, של חוסר בריאות, דיברו פה על מצוקת בתי-החולים, של חוסר בתקציבים לשירותים החברתיים. נפסיק להיאבק על צדק חברתי ונתחיל לריב בינינו. נתחיל לריב בינינו, ואלה יתקפו את אלה, והציבור הזה יתקוף את הציבור האחר. ויבוא שלום, אבל חוסר שוויון, על ישראל.

חבר הכנסת בן-ארי. חבר הכנסת בן-ארי. ואחריו חבר הכנסת מולה. ואחריו, חבר הכנסת זחאלקה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, גם אני מצטרף לברכות לחבר הכנסת אורי אורבך. אורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך, בבריאות איתנה וחזקה.

לשמחת כל המשפחה ועם ישראל. פרשת השבוע שלנו, פרשת בלק. בלק בן ציפור והעם שלו, העם המואבי, נואשים מול העם שבא מולם. ואז בלק מחפש פטנט של מלחמה בלתי קונבנציונלית, וזה למצוא את החולשה אצל העם שמולו. הוא משתמש בכל מיני מלים, במלה "ארור", במלה "לקוב". הוא בעצם אומר שהוא רוצה לראות מישהו שיכול למצוא את חולשתם. והוא הולך וקורא לבלעם הרשע. וחכמים אומרים עליו: כל מי שיש בידו שלושה הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו, ושלושה דברים אחרים, מתלמידיו של בלעם הרשע. עין טובה, ורוח נמוכה, ונפש שפלה, מתלמידיו של אברהם אבינו, עין רעה, ורוח גבוהה, ונפש רחבה, מתלמידיו של בלעם הרשע. בלעם הוא זה שמקלל. "מקלל" זה להפוך את השני לקל, לחסר משמעות. "לקוב" זה לחורר אותו, להפוך אותו לחלל. גם זה ביטוי של חסר משמעות.

זה להחסיר ממנו. אלו הדברים שמנסה בעצם לעשות בלעם. אבל מה לעשות? הוא עומד מול עם ישראל, ואומר "מה טֹבו אֹהליך יעקב משכנֹתיך ישראל". אם אפשר, משפט נוסף. כשאני מקבל קהל, ציבור מעם ישראל, הרבה פעמים אני נתקל בסכסוכי שכנים פשוטים. לא יהודים וערבים, שכנים. מתקוטטים על כל שטות שבעולם. מלחמות עולם שאין כדוגמתן.

בוא נאמץ את דרכו של אברהם אבינו: עין טובה, ורוח נמוכה ונפש שפלה. נהיה מתלמידיו של אברהם אבינו, וככה נחסוך לעצמנו הרבה שנאה, הרבה תגרה, ונוסיף הרבה אהבה.

גם ההפטרה היא בהושע השבוע, לא? היא גם מתייחסת. לא עמוס, ודאי.

בבקשה, חבר הכנסת זחאלקה. לא, חבר הכנסת מולה. אדוני היושב-ראש, אתמול ליווינו למנוחת עולמים את ראש הממשלה לשעבר יצחק שמיר. אני מצאתי לנכון להזכיר את פועלו של ראש הממשלה יצחק שמיר למען הצלת יהודי אתיופיה. אדוני היושב-ראש, אני הייתי בפגישה, שבועיים לפני "מבצע שלמה", בלשכתו, כאחד הפעילים, פעילי עלייה. אנחנו נפגשנו אתו וסיפרנו לו על מה שקורה למשפחות שלנו שנותרו באתיופיה. היתה מלחמה אזרחית. לא ידענו מה יעלה בגורלם. ראש הממשלה הביט בנו אחד אחד ואמר: אני אביא לכם את המשפחות שלכם. והאמת היא שכולנו התרגשנו. שבועיים אחר כך ראינו אותו כשהוא קיבל את העולים בשדה התעופה הצבאי בלוד. כולנו השתוקקנו. ואני חושב שיצחק שמיר, בלבם של יהודי אתיופיה, יהיה חקוק לדיראון עולם כמי שהיה, ובאמת, כמי שהיה, לא התכוונת לדיראון עולם, התכוונת לברכה. לברכה.

לברכה.

לזיכרון עולם הוא אמר.

וכאחד שבאמת פעל ימים ולילות, אני גם יודע על פעילותו הענפה גם בעת "מבצע משה", שבו אני עליתי לארץ. ואני חושב שהפעילות הציונית הזאת שלו להצלת יהודי אתיופיה תיזכר לעד. אנחנו מאוד הערכנו את הפעילות שלו. אני מוכרח להגיד לך, בני העדה מאוד מאוד מאוד אהבו אותו. תודה רבה לחבר הכנסת מולה. אני מזמין את חבר הכנסת זחאלקה. ואחריו, חבר הכנסת שיח' אברהים צרצור, אם ירצה.

יש לו דקה וחצי, כי גנאים השאיר לו חצי דקה. בבקשה. כבוד היושב-ראש, כשהזכרת את שמות הקרנות מגרמניה, הזכרת גם את רוזה לוקסמבורג. ואני נזכרתי באחת האמרות המבריקות שלה,

המחשבה העקרה של שומרי החומות. כלומר, היא רוצה להגיד: שומר חומות, לא יצא ממנו שום דבר. הוא ריק מתוכן. מחשבה עקרה, לא יצא ממנה כלום. לכן כשאני רוצה לדבר בנושא של שירות לאומי והאזהרות בשירות לאומי, אני לא רוצה להישמע,

כשומר חומות בלבד. אני חושב שרוזה לוקסמבורג התכוונה למי שהוא רק שומר חומות, אבל אם אתה לא רק שומר חומות ושמירת החומות זה בין שאר עיסוקיך, זה כבר סיפור אחר. אני מדבר בתור פעיל שטח, ולא רק בתור שומר החומה, וכפעיל שטח אני רוצה שייוודע לכנסת שיש התנגדות עזה בציבור הערבי לשירות הלאומי, ושהסיכויים שהציבור הערבי ישנה את עמדתו הם אפס, ולכן על הממשלה וועדותיה השונות לשנות את עמדתן.

אתה אומר שירות לאומי, ואני מכבד את אמירתך, אבל נדמה לי שהיום כבר מתפשרים על שירות אזרחי. השם הוא: לאומי-אזרחי.

בעניין זה אפשר להתפשר. לא, חבר הכנסת שיח' אברהים צרצור, בבקשה. כבוד היושב-ראש, בימים האחרונים ניסיתי לשאול את עצמי שאלה שעניינה אותי מאוד במשך כל כך הרבה שנים. השאלה הזאת היא על טיב התרומה של הוועדות השונות של הכנסת לפתרון בעיות קשות של האוכלוסייה הערבית. בדקתי את הנושא לעומק, והמסקנות היו מדהימות. כבוד היושב-ראש, אני מבקש לשים את היד על הלב. ב-95% מהנושאים שנדונו במסגרת הוועדות השונות, נושאים הקשורים למגזר הערבי, ההמלצות שנתקבלו על-ידי הוועדות האלה היו חיוביות.

95% מההמלצות האלה היו חיוביות. שאלתי את עצמי את השאלה השנייה: כשההמלצות האלה הובאו לפתחה של הממשלה, התוצאה היתה מדהימה באותה רמה, אבל בצורה מנוגדת ביותר. 93% מההמלצות שהופנו לממשלת ישראל, למשרדים השונים, פשוט מאוד לא נענו בחיוב. השאלה הפשוטה, כבוד היושב-ראש, היא מה אנחנו צריכים את הוועדות אם זאת התוצאה.

תודה רבה על הערתך. אני חושב שיש התקדמות, לא מספיקה, אבל יש התקדמות, ואני חושב שהערתך נכונה מאוד, בכל הקשור להחלטות ועדות הכנסת. אני יכול לומר לך שנמצאים פה כרגע שני ראשי ועדות, וגם ראש הוועדה המיוחדת. כולם מגיעים אליו כאשר הוא מזמין, ואפילו לא מעלים על דעתם לא להופיע, ושני ראשי הוועדה, ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, כמו גם ועדת הכספים, אני רוצה לראות את הממשלה שלא תשמע להחלטות שלהם. וזאת האמת,

תודה רבה. ותבורכו על כך. זה לא משום שאני רוצה להתריס בממשלה, אלא משום שאני חושב שוועדות הכנסת עוזרות לממשלה לקבל החלטות, כי ההחלטות העקרוניות מתקבלות פה, היישומיות הן בממשלה. תודה רבה. חברי הכנסת, האם יש מישהו באולם שנמצא ורוצה לומר משהו? בבקשה, חבר הכנסת טיבי, דקה עומדת לרשותך. או, חבר הכנסת גפני, בקשר לממ"מ אולי אדוני רוצה לומר משהו.

בדקתי את העניין היום לעומק. נדמה לי שחוות הדעת מביאה את כל השקפות העולם. היא לא מגמתית. נשמע ממך. כדאי לקרוא, כי זה דוח מאוד מורכב. חבר הכנסת טיבי, בבקשה, אדוני. תודה, אדוני. לא אמרתי באופן אישי לחבר הכנסת אורבך ברוך הבא. אני שמח מאוד שאתה כאן. אני מאחל לך בריאות שלמה, ואני בטוח שרבים מחברי הכנסת חשים כך, למרות הבדלי הדעות. אדוני היושב-ראש, בוועדת הכספים, שבראשה עומד חבר הכנסת גפני, דנו בנושא אזורי תעשייה ביישובים הערביים, לרבות אזור התעשייה בטייבה. לאחר שננקטו כמה פעולות על-ידי בעזרת יושב-ראש הוועדה, ואני רוצה לעדכן, סוכם עם שר התמ"ת שהוא יבקר באופן אישי, בהזמנתי, בעיר, באזור התעשייה, כדי לשמוע ולשפר את המצב. אזור התעשייה בטייבה נראה כאזור לאחר קרב במרכז אפריקה. לא כך אמורה להיות תשתית ביישוב שמונה כמעט 40,000 איש. אני מבקש שוועדת הכספים, במיוחד חבר הכנסת גפני ימשיך לפקח, כפי שעשה עד כה, לרווחת הציבור והתושבים. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת טיבי. אנחנו עוברים להמשך סדר-היום. חבר הכנסת גפני, אפילו לא עולה על דעתי. בעיני אתה כל הזמן כבר כאילו דיברת. בבקשה. אדוני יושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת, התלבטתי באמת אם להעלות את זה, אבל החלטתי, אני יודע שכדאי בכל אופן לומר, לא ייתכן שלא אמרנו. אני לא הופתעתי מההמלצות של חבר הכנסת יוחנן פלסנר שמתפרסמות.

אני מכיר את זה כבר שנה. אני מכיר את האג'נדה שלו. אבל הופתעתי מעוצמת הרוע שיש שם. אני רוצה שתדע, אדוני היושב-ראש,

וזה יתפרסם מחר, אבל העיתונים כבר מפרסמים את זה היום, שבחור שלומד תורה בישיבה, הוא לא מקבל שום כסף מהמדינה. לאחזקת הישיבה נותנים חלק מהתקציב לפי מספר התלמידים.

קיבלו בישיבה כסף כדי לשלם את החשמל, את המים, את המבנה ואת הכול. אם בגיל 23 הוא ממשיך ללמוד תורה, לא מדברים על מי שמשקר, בגלל שעל זה יש סעיף שמי שמשקר כמובן הכול בסדר. מדובר על מי שבאמת לומד תורה יום ולילה, בגיל 23, מציע חבר הכנסת פלסנר, הבחור הזה יחזיר את כל הכסף חמש שנים אחורנית, מה שהמדינה נתנה לישיבה, עם ריבית והצמדה, עם קנסות, יפסיקו לקבל עליו כסף, הוא יאבד את הזכויות בדיור, הוא יאבד את הזכויות בארנונה, בגני-ילדים ובכל זכויות האזרח שיש לבן-אדם, וכל זה אנחנו מדברים במדינה יהודית ודמוקרטית בהמלצות של חבר הכנסת, של אחד מתוכה, שעוד יש סיעה, הגדולה ביותר בבית, שנותנת לו על זה גיבוי. המון רוע מונח פה.

המשמעות של העניין, הרי זה לא ישנה שום דבר, לא בגיוס ולא בכלום. היריעה לא תספיק פה בדקה, אני רק נשאר עם שאלה אחת. היות שהמדינה מסבסדת את המוסדות להשכלה גבוהה ב-7 מיליארד שקלים, הרבה יותר ממה שמדובר על המוסדות התורניים, האם יספרו למשל לאוניברסיטת תל-אביב כמה סטודנטים לא משרתים בצבא ויורידו ממה שהמדינה מסבסדת אותם את הכסף הזה? האם אפשר להעלות על הדעת מציאות כזאת שיכולה לקרות במדינת ישראל? לא הופתעתי מההמלצות. אני מופתע מעוצמת הרוע שיכולה לעבור בשקט. תודה רבה לחבר הכנסת גפני. השר לא ביקש ממני להשיב ולהתייחס לדברים שנאמרו פה. כמובן שזו זכותו. אני רוצה להזכיר לחברי הכנסת שמחר ב-11:15, במעמדו של נשיא המדינה, אנחנו נשביע את מבקר המדינה החדש אשר נבחר על-ידי הכנסת. יש לנו איזשהו בין הזמנים, שהוא צריך להיכנס לתפקידו היום ב-24:00, לבין מחר ב-11:15, אבל קיבלתי, הואיל והדבר נעשה והדחייה היתה בשל הסתלקותו, איך נישן הלילה בלי מבקר? הבטחתי לו שאם אכן יהיה איזה צורך מיידי שמהווה דבר המחייב אותי לכנס את הכנסת, הכנסת תכונס הלילה, ב-03:00, 04:00, על מנת לאפשר לו להוציא דוח. אבל בנסיבות העניין, כפי שאמר היועץ המשפטי לכנסת, ניתן גם להשביע אותו 12 שעות לאחר כניסתו לתפקידו אם נסיבות העניין מצדיקות זאת, ואכן השתתפותנו אתמול בהלוויה חייבה זאת. אני רוצה גם לברך את סגן השר אילון. הייתי בשבוע שעבר, יחד עם חבר הכנסת אדרי, בגרמניה, והגרמנים קיבלו את היוזמה אשר יצאה מצדך. הבונדסטאג היה עומד דקה דומייה בפתיחת האולימפיאדה לזכר הנרצחים באולימפיאדת מינכן. מחר יהיה פה נשיא הפרלמנט האוסטרלי, ה-Speaker של הפרלמנט האוסטרלי, וגם אותו נברך בעניין זה על הצטרפותו ליוזמה חשובה זו.

חבר הכנסת אורי אורבך יעלה ויבוא על מנת להביא בפני הכנסת את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 108) (חובת סימון אבני שפה בתחומי עירייה ורשות מקומית), התשע"ב 2012, לקריאה ראשונה. הצעת חוק זו היא מטעמם וביוזמתם של חברת הכנסת ציפי חוטובלי וחבר הכנסת אורבך, אשר יציג את הצעת החוק. בבקשה, אדוני.

אדוני היושב-ראש, טוב לראות אותך על דוכן הכנסת.

אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, הצעת החוק שאני מציע עם חברתי ציפי חוטובלי, חברת הכנסת, עוסקת בסימון מדרכות בכחול-לבן במקומות שבהם יש שלט המורה שהחנייה היא בתשלום. אנחנו נתקלים, רבים מאתנו, ואזרחים רבים, בתופעה שאזרחים חונים במקום לא מסומן, המדרכה אפורה רגילה, והם לא שמים לב שבתחילת קטע הרחוב, שלפעמים הוא מרוחק, יש שלט של העירייה, של הרשות המקומית, האומר שהחנייה באזור זה היא בתשלום. אני מדבר על חנייה של כחול-לבן או כחול לסירוגין, ולא על אדום-לבן, שזו חנייה שהיא בגדר עבירת תנועה. טרחנו על החוק ואמרנו: לא ייתכן שאזרחים יחטפו קנסות באופן קבוע במקומות מסוימים רק בגלל ש-100 מטר משם או 150 מטר משם ניצב שלט שאי-אפשר לראות אותו, או כי הוא מוסתר או כי המכונית בכלל לא הגיעה מהאזור הזה כדי לחנות. ולכן אנחנו אומרים לעירייה: אם אתם גובים תשלום על חנייה, הואילו בטובכם להשקיע עוד מעט משאבים, באופן כמעט זניח, ולסמן או באמצעות צביעה בכחול לסירוגין, או כמובן באמצעות מדחנים שמורים שהמקום הוא חנייה בתשלום, כדי שהאזרח החונה לא יוטעה לחשוב שהחנייה היא חנייה פטורה מתשלום. הגענו פה להסכמות ולפשרות. יהיו מקומות שאפשר יהיה להחריג, כמובן, במקומות שאין מדרכות, שאי-אפשר לסמן. זה כבר בסמכותו של שר הפנים, של הרשות המקומית, כפי שזה מופיע בפרטי החוק עצמו. אני חושב שהחוק הזה יחסוך הרבה עוגמת נפש לנהגים. הוא גם הגון והוגן, ואני חושב שגם העירייה לא תינזק. אולי היא תפסיד כמה קנסות, אבל היא תרוויח את תרומתם של האזרחים שרוצים לשמור על החוק ורוצים לשלם על החנייה שלהם. ולכן אני מודה לכם מראש על תמיכתכם.

לנציג החוק, חבר הכנסת אורי אורבך. אנחנו עוברים לדיון, שחבר הכנסת יעקב אדרי, סגן היושב-ראש, ינהל אותו, ואני קורא לראשון המתדיינים, שהוא חבר הכנסת

אתה מכובד לעלות לדוכן. לרשותך שלוש דקות. אם תגלוש לעוד חצי דקה, אני מתאר לעצמי שאף אחד לא יפריע לך היום. אדוני היושב-ראש, היוצא והנכנס,

החוק הזה הוא חוק טוב, ועל זה אני לא צריך להאריך בדיבורים. אבל אנחנו נמצאים היום בעיצומה של מלחמה שאני לא יודע את תוצאותיה, והמלחמה איננה במישור המעשי,

שאמר חבר הכנסת הרב גפני, הגזירות האלה, להעניש אנשים שבחרו ללמוד תורה ושיצטרכו לתת סנקציות והחזרים ושלילת זכויות אדם וזכויות אזרח. אלה דברים שאני מקווה ששומר ישראל, שומר שארית ישראל, ואל יאבד ישראל, האומרים שמע ישראל,

לא ייתן להם לעשות גזירות כאלה. אבל אני רוצה לגעת בשורש. השורש של הבעיה הוא שאדם שואל: למה אני צריך לשרת בצבא ואתה לא? ולזה לא תהיה שום תשובה, גם אם היא נכונה וגם אם היא צודקת, כי זה במישור הרגשי והאמוציונלי. לכן, רבותי, הצעתי הצעת חוק. לא רציתי לעצב את אופיו של הצבא ושל המדינה, אבל במצב הנוכחי העצה הטובה ביותר זה לבטל את גיוס החובה לצה"ל. זה ייתן לצבא-הגנה לישראל את המעמד המכובד, זה ייתן לחייל את השכר, כי זה יחסוך מיליארדי שקלים על אנשים שהצבא לא זקוק להם והם לא זקוקים לצבא. הצבא יהפוך לצבא, אני לא רוצה להגיד את המלה "צבא מקצועי", כי אני מעריך את האנשים שאצלם הצבא הוא ערך, והוא ערך חשוב. אבל ברגע שאדם חייב להתגייס, הוא לא מוכן לקבל את העובדה שמישהו אחר לא חייב. ושלא יספרו לי על שוויון, כי גם בצבא עצמו יש כל מיני דרגים של חיילים קרביים וחיילים אחרים. ברגע שזה לא יהיה חובה, ברגע שזה יהיה מתוך רצון ומתוך שכר הוגן לחייל שמשרת, לפי הדרגה והמסירות וההקרבה שלו, אז יורידו את כל הלהט, את כל השנאה נגד אחרים שלא רוצים. אני רוצה לומר עוד יותר, שאפילו אנשים חרדים שאינם לומדים תורה, גם הם ישמחו להתגייס לצבא שאיננו חובה, ובלבד כמובן שיוציאו את הבנות מאותן יחידות ששם צריכים להיות חיילים חרדים. כי הרבנים כבר פסקו מאז ומעולם, שחיילים שצריכים לשרת באותה יחידה עם בנות, זו שאלה של ייהרג ואל יעבור, אביזרייהו דגילוי עריות. חייל שחייב להיכנס ליחידה עם בת והוא חייל דתי, הרבנים אוסרים עליו והוא לא ילך לעולם. ולכן, צריך לבטל את גיוס החובה, ואז הצבא יהיה יותר יעיל. הצבא האמריקני ביטל את גיוס החובה, והוא ירד מ-2.5 מיליון חיילים למיליון ורבע, והוא הפך לצבא הרבה יותר יעיל. רוב צבאות העולם הם צבאות של התנדבות בשכר. כך הצבא הישראלי, תהיה מוטיבציה, אנשים ירצו ללכת. אם יקרה חלילה איזה מצב חירום, רחמנא ליצלן, פצצת אטום, אז אפשר לעשות בחוק שבמקרה חירום כל אזרח יהיה חייב להתגייס. אבל הצבא, צריך צבא סדיר של 60,000 צעירים בכל שנה כשהמדינה היתה 600,000, וכשהמדינה 7 מיליון צריך כל צעיר וצעירה להתגייס, והצבא צריך לממן שלוש שנים לאלפי חיילים שהצבא אומר שהוא לא רוצה אותם? ואותם חיילים שלא משלימים שלוש שנים? אם יהיה צבא מקצועי, זה יהיה טוב לצבא,

ובעיקר, יוריד את מפלס הכעס והזעם של האנשים שאומרים: למה אני כן צריך ללכת ואתה לא? אף אחד לא חייב ללכת. ואני רוצה לומר לכל המתלהמים שאומרים: כל אחד חייב למדינה, אני רוצה לומר לכם שהמדינה התייחסה בצורה כל כך עוינת נגד ציבורים שלמים במשך 60 שנה, שהם לא חשים חובה למדינה הזאת, לדוגמה האוכלוסייה הערבית, שיכולה להוכיח לכם, וגם האוכלוסייה החרדית יכולה להגיד את זה. יש לך חמש דקות לדבר על זה. חשבתי אתה רוצה לדבר על המדרכות. אמרתי, על המדרכות אני מסכים. אני רק רוצה לומר, אני רוצה להוציא את העוקץ של השנאה והאיבה. אני רוצה שיהיו אחווה ושלום ורעות בין האזרחים, וזה יהיה רק אם יהיה גיוס מרצון ובשכר הוגן.

חבר הכנסת אורי אריאל, בבקשה, לא נמצא אתנו. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני רוצה לדבר על המדרכות, על מה שאני מרגיש בכל הפרשה האחרונה שעלתה לנו, ושדורכים על משהו. זה לא עניין של דורכים על החרדים או דורכים על אחרים. אני מרגיש שדורכים על משהו מאוד חשוב, ושהוא במהותנו. דורכים על המושג שנקרא לימוד תורה. לימוד תורה, בלי שום שאלה, ואף אחד לא יוכל לחלוק על זה, זה בעצם לשד החיים של העם היהודי לכל דורותיו. בכל השנים שבהן הוא נרדף, בכל השנים שבהן הוא היטלטל ממקום למקום, לכל תפוצותיו, למד את אותה תורה, קיים את אותה תורה, והתורה בסופו של דבר גם קיימה אותו. אני לא מסכים עם חברי חבר הכנסת אייכלר לגבי העניין הזה של שירות התנדבותי. אני חושב שהשירות בצבא הוא חובה שהיא זכות. אני חושב שהשירות בצבא הוא נשיאה בעול עם חברו, לא כמו שנוטים, זה שם חדש, לשאת בנטל. לשאת בעול עם חברו. יש עול ביטחוני למדינת ישראל. עדיין יש לנו אויבים לא מעטים, לצערנו הרב, חבר הכנסת אייכלר. אבל צר לי, צר לי, שהתורה הפכה להיות משהו שולי, משהו חסר משמעות, מין סוג של נטל על הציבור הישראלי, במקום שיראו בזה סוג של כתר, סוג של משהו קיומי. אנחנו מאוד מאוד, מישהו פעם היה מעלה על דעתו פה לפגוע ולדבר ככה על האוניברסיטאות, על ההשכלה הגבוהה? רק על לימוד התורה ועל לומדי התורה ניתן לדבר באופן הזה? לכן, בשעה הזאת, שאנחנו מדברים על מדרכות, אני רוצה לומר דברים מאוד ברורים: לימוד התורה הוא בנפשנו, אבל צריך בכל העניין הזה של הגיוס למצוא כל מיני דרכים. אני לא אביא כרגע את כל הפתרונות.

אני חושב על מה שאתה אומר, שאת מי שמשרת בצבא צריך לתגמל פי כמה וכמה, לתת לו העדפה מתקנת במקומות עבודה. שירתָ את המדינה, אתה ראוי גם לשירות הציבורי. שולחים לי כל הזמן בחורים צעירים. אומרים לי: הצ'אנס היחיד שלי להתקבל ב"סלקום" זה אם קוראים לי אחמד או מוסטפא, כי יש העדפה מתקנת לבני מיעוטים. הם מקבלים תמריצים. אם אתה רוצה להתקבל למכון וולקני צריך שיקראו לך ככה. אם קוראים לך יוסף או יצחק, גם את שירתָ בסיירת גולני לא תתקבל. לכן אני אומר, הפתרון צריך להיות בתמריצים לחיילים שמשרתים. שכר רציני, לפחות שכר מינימום. לתת לאחר מכן העדפה מתקנת במקומות עבודה. ומי שעדיין ירצה ללמוד תורה ולא לקבל את כל זה, נכבד אותו, כי התורה היא סוד הקיום של עם ישראל. וגם את זה צריך לומר בשעה הזאת, שהתורה הפכה להיות מדרך כף רגל לכל זב חוטם.

תודה. חבר הכנסת מגלי והבה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, השר מיסז'ניקוב, את האמת, הצעת החוק היא הצעת חוק ראויה וטובה. רק לאדוני היושב-ראש, אני רוצה להגיד לך שמצב התשתיות אצלנו ביישובים, חבר הכנסת אורבך, אני גם מברך אותך על זה שחזרת אלינו בריא ושלם, וכשאתה מסתכל על ביצוע התקציבים בתשתיות, מתוך 100% אנחנו מדברים על 30% 32%. זאת אומרת, אתה רוצה לצבוע מדרכה ואתה רוצה לעשות סדר ולעשות חנייה, אבל לצערי אין. וזה יכול להיות שלממשלות, גם אין לנו את הכוח הפוליטי. אנחנו שישה חברי כנסת דרוזים מסיעות שונות, אבל אין לנו את הכוח הפוליטי, נגיד של המפלגות הדתיות או של מפלגות בקואליציה, שהן יכולות לבוא לראש הממשלה עם, כמו שלמדנו בוועדת הכספים, אתה זוכר את התקופה הזאת: או שאתה נותן או שלא נותנים לך תקציב. אין לנו את הכוח הזה. ולכן, אנחנו, נכון. ולכן, הבעיה שלנו באמת, איך אנחנו נצליח לנצל את הכוח.

וראש ממשלה צריך לדאוג לכל התושבים ולדאוג לכל האזרחים ולכל הרשויות. אבל כשאתה באמת, עשינו דיון בוועדת הכספים על הניצול התקציבי ברשויות הדרוזיות. אנחנו רואים שיש בעיה של ביצוע, יש בעיה של קיום אפילו מה שמוגדר כהנחיה בהתאם לחוק והתחייבות ממשלתית, ועל כך אני מצר. כי בסופו של דבר אותו ראש רשות, וכולם מחברי שנמצאים כאן מכירים את התקופה הזאת שעברנו במשבר הרשויות, ואת הוועדות הקרואות ואת החשבים המלווים, אבל חוסר התקציבים שם את האזרחים בחוסר תשתיות בסיסי, והסיוע הזה נמנע מהאזרחים. ולכן אני חושב שהקריאה שלי מכאן, באותה הצעת חוק לממשלה, ואנחנו לקראת סוף השנה, ואלה שאחראים על ביצוע ויישום המדיניות, והשרים המעטים שיושבים פה אבל הרבים שהם סביב לשולחן הממשלה, יעשו את המוטל עליהם. ואז בהצעת החוק, בקריאה אולי שנייה או שלישית, יהיה לי אומץ להגיד: אני שלם עם ההצעה הזאת, ויהיו לנו גם מדרכות וגם תשתיות. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה. חבר הכנסת שלמה מולה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, האמת היא, הצעת החוק היא הצעת חוק טובה, אבל לא על זה עליתי לדבר. אחרי ששמעתי את הרב גפני החלטתי לדבר בעצם. אני חושב, והיו כאלה, לפני 55 ימים, שחשבו שיש לנו ראש ממשלה שהולך לעשות מעשה היסטורי. הוא רוצה בעצם לעשות מעשה אמיץ, סוף-סוף השוויון בנטל יהיה, החרדים יתגייסו ועם ישראל יצא חזק זאת היתה הכוונה.

אדוני היושב-ראש, מתברר לנו: ראש הממשלה לא התכוון באמת, ומה שעשה לקדימה בעצם, מה שקרה לקדימה בעצם, אכלנו את הדגים וגם גורשנו מן העיר. ראש הממשלה, בתרועות ובשופר ובצלצולים רבים מאוד, יחד עם שאול מופז, אמרו: הנה, אנחנו מברכים על הקמת הוועדה. סוף-סוף, שוויון בנטל יהיה נר לרגליה.

אני מוכרח להגיד שיוחנן פלסנר ידידנו הטוב עשה עבודה מעמיקה, עבודה רצינית ביותר. סוף-סוף, מה שבאמת אז, לוועדת-טל, לקח שלוש שנים, ב-55 ימים, פחות מזה אפילו, הוועדה הזאת עשתה עבודה מצוינת. אבל מה קרה בעצם, אדוני היושב-ראש? במהלך עבודתה ראש הממשלה, באמצעות אלקין בעצם, שלח לחבל בוועדה. ובעצם הוא הרי לא התכוון, ועשה את כל המאמצים כדי שהוועדה הזאת לא תגיע למסקנות ראויות. וגם אם בחלק גדול מהוועדה, במסקנותיה, היה לנו ויכוח, אני חושב שראש הממשלה היה צריך באמת לעמוד על כבודו שלו ולאפשר לוועדה הזאת לסיים את עבודתה ולהניח את מסקנותיה. אבל ראש הממשלה כפי שהוא, אנחנו מכירים אותו בעצם. קשה מאוד להאמין למילותיו של ראש הממשלה. אבל אם הוא לא התכוון באמת ברצינות למהלך היסטורי, בשביל מה היה צריך את ממשלת האחדות הלאומית הזאת? אבל למה? מה הוא חושב, שיש פה חבורה של 28 חברי כנסת שיעשו מה שראש הממשלה יגיד? שהוא האדונים שלנו? ראש הממשלה בעצם ממשיך לזרות חול בעיניים. ידענו בעצם, הוא מתכוון למרוח,

הוא לא מתכוון באמת באמת לקחת את הנושאים הלאומיים שמטרידים את מדינת ישראל כדי להביא אותם לידי הכרעה. מה שבעצם ראש הממשלה עשה, אדוני היושב-ראש, בזה שהוא פיזר את הוועדה הזאת של אתמול, הוא בא ואמר: אני בוחר בעצם בשותפי הטבעיים. אני מעדיף את הפוליטיקה הקטנה, אני מעדיף בעצם את החרדים שהם ימליצו עלי לנשיא, אולי, אם אני אקבל את המנדטים הגדולים ביותר אחרי הבחירות. ראש הממשלה בעצם סוחר בציניות בחברה הישראלית, בנושאים בנטל. הוא מפקיר בעצם את אותם הצעירים שמשרתים בצבא, ואלה שבאמת נושאים את הדגל, גם משלמי מסים, גם משרתי הצבא. הוא בחר פשוט בכאלה שמצפצפים על החברה הישראלית. תודה. חבר הכנסת גאלב מג'אדלה, בבקשה. ואחרון הדוברים, חבר הכנסת נסים זאב. אדוני היושב-ראש, מכובדי שר התיירות, עמיתי חברי הכנסת,

אני רוצה לומר למציעים את הצעת החוק, חבר הכנסת אורי אורבך וחברת הכנסת ציפי חוטובלי, יישר כוח. כן ירבו הצעות שישרתו וייתנו מענה לאזרח, על אחת כמה וכמה הצעת החוק שלכם, שאני בוודאי אתמוך בה.

אדוני היושב-ראש,

אפשר לנצל את ההזדמנות ולומר, דווקא להחמיא לחברים שלך בקדימה. מה שהשכיל להבין חבר הכנסת יוחנן פלסנר לא השכילה הממשלה להבין, שכדי לבוא ולחוקק חוק בנושא השירות האזרחי לאוכלוסייה הערבית, הדבר המינימלי הוא פרק זמן של דיאלוג עם כל חתכי וראשי הציבור הזה בחברה הערבית. 64 שנים אתם מתדיינים ביניכם על השירות לחרדים, ועוד לא פתרתם את הבעיה ולא הגעתם לסיכומים. תעשו אתנו דיאלוג איזה שישה חודשים, שבעה חודשים, תשאלו, תבדקו, בחתך המקצועי, בחתך החברתי, בחתך של מנהיגות, מה דעתנו על השירות, איך זה צריך להיראות. ואני אומר לך, יש רוב באוכלוסייה הערבית לשירות אזרחי התנדבותי, כאשר זה ייעשה בהידברות עם המתנדב ועם נציגיו, בצד המקצועי, בצד החברתי, בצד הרעיוני, בצד הערכי, כל מה שאתה רוצה.

ודחה את הנושא לטיפול בנפרד, הממשלה לא הצליחה להבין, ואני מברך אותו על כך. אבל לנצל את זה, הכוחות הימניים בממשלה, ולהפוך את הנושא, בגלל שהנושא של האוכלוסייה הערבית לא נדון בוועדה עשו מזה קמפיין אנטי, בצורה לא מכובדת, לא ראויה, לא פוליטית, אפילו לא אזרחית. ככה רוצים להתייחס לכמעט 20% מאזרחי המדינה? זה הדיאלוג שאתה רוצה אתם?

תודה. אחרון הדוברים, חבר הכנסת נסים זאב, ולאחר מכן אנחנו ניגשים להצבעה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני קודם כול מודה לך על שנתת לי לדבר. זכות היא לי, וברוך הבא, חבר הכנסת אורי אורבך, "קומי אורי כי בא אורך" איך אפשר לסרב לך? המליאה הזאת מלאה באור עכשיו, ברצינות, ואני אומר לך שכולנו התגעגענו אליך, ובריא אולם ורפואה שלמה. אדוני היושב-ראש,

משפט אחד בעניין של החוק, שיהיה ברור, היום הפקחים הם כמו ציידים, איך לתת רפורטים, איזה חוק? תן לי להסביר לך.

אני, באזור שלי, ביקשתי כמה פעמים: תשימו רק שילוט נוסף, כי אנשים לא רואים את השילוט במרחק של 100 מטר או 120 מטר. לא, הם לא רוצים, למה? כדי שאנשים לתומם יחנו ואז כל רפורט 500 שקלים. פשוט איום ונורא.

הצעת החוק שצריך גם סימון, זה חד-משמעי,

ועכשיו אני רוצה להתייחס לחבר הכנסת מולה, שהוא מצעירי קדימה, והוא מרגיש שהוא המנהיג של המפלגה, ואני רוצה לומר לו על פרשת השבוע, "מה טֹבו אֹהליך יעקב משכנֹתיך ישראל". אני רוצה לומר לכם, שלא נשלה את עצמנו: המאבק הוא לא על גיוס חרדים לצה"ל. אף אחד לא רוצה אותם, אף אחד לא חושב לרגע שחלילה וחס ייכנסו כל כך הרבה חרדים שישבשו את כל אורח החיים בצה"ל. הקצינות לא רוצות, הן רועדות. חרדים עליך ישראל, אוי ויי, מה יקרה. לא רוצים חרדים. לא רוצים אותם, לא בעבודה, לא באקדמיה, ודאי לא בצה"ל. אז מה? יש כאלה פוליטיקאים שחושבים שהם יכולים לשנות את פני החברה במדינת ישראל ותוך כדי הטלת סנקציות אישיות על הישיבות, על בחורי הישיבות. אני רוצה להזכיר להם את הפסוק, "מה טבו אהליך יעקב". הגמרא בסנהדרין אומרת שכל הברכות של בלעם הרשע, כולן חזרו לקללה, כמו שהוא תכנן בהתחלה. כי בלעם לא רצה בכלל, לא התכוון באמת לברך.

"מה טובו אוהליך יעקב" זו ברכה שנשארת לעד.

כי כתוב: "ויהפך ה' אלהיך לך את הקללה לברכה", רק קללה אחת נשארה ברכה. כי ברגע שמדובר בבתי-מדרשות, בתי-כנסיות, כוח התורה, היא מכרעת פה בעניין הזה. שום כוח שבעולם לא יכול לשנות. שום פוליטיקאי ושום תוכניות. ואני רוצה לומר לכם מה שאמר דוד המלך: "אחת שאלתי מאת ה', אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי". ואני רוצה לחזור ולומר את מה שאמרתי בעבר. המאבק האמיתי זה לא על גיוס חרדים לצה"ל, הפחד הגדול מפני התעצמותו של הציבור הדתי והחרדי, אלה שמתמידים באוהלה של תורה. תודה. לכן, כתוב: "ויגר מואב מפני העם מאד כי רב הוא". מה זה רב? או, יש יותר מדי רבנים, איך אפשר? ו"עתה ילחכו הקהל את כל סביבֹתינו כלחֹך השור", ישתלטו עלינו, ולכן אנחנו צריכים לחפש איזה עצה ותבונה איך לצמצם אותם. אבל אני אומר לך: "ויהפך ה' אלהיך לך את הקללה לברכה, כי אהבך ה' אלהיך".

לא נשלה את עצמנו, עולם התורה ימשיך ויתעצם, ימשיך לגדול.

אתם רוצים גיוס חרדים? תודה. אנחנו נעזור לכם, אבל בצורה נכונה. אתם לא יכולים פתאום יום אחד להתעורר ולומר: 60,000 בחורי ישיבה צריכים ללכת לצה"ל. לא משנים מדיניות, לא בחקיקה ולא בכוח,

תודה לך.

"כי אם ברוחי אמר ה' צבאות". מזמן לא שמעתי דיון על חוק מסוים כאשר כמעט שלא מדברים על החוק. אבל זה קשור לתעבורה, אנחנו רוצים להתחשב עם הציבור. תודה. מדברים על המדרכות, והנה הגענו לכל הכיוונים.

אנחנו ניגשים להצבעה. בבקשה, אנחנו מצביעים על הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 108) (חובת סימון אבני שפה בתחומי עירייה ורשות מקומית), התשע"ב 2012, של חבר הכנסת אורי אורבך, בקריאה ראשונה.

מצביעים. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 108) (חובת סימון אבני שפה בתחומי עירייה ורשות מקומית), התשע"ב 2012, לוועדת הכלכלה נתקבלה.

בעד, 10, מתנגדים,

החוק עובר לוועדת הכלכלה.

אנחנו עוברים לחוק הבא: הצעת חוק תגמולים לחיילים

התשע"ב 2012, קריאה שנייה ושלישית. בבקשה, יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, חבר הכנסת

1. החלטת ועדת הכספים לגבי תיקון טעות בק"ת,

2. החלטת ועדת הכספים לגבי צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 29), התשע"ב 2012. ההחלטה האמורה, או ההחלטות האמורות, כל אחת משתי ההחלטות האלה תקבל תוקף בתום שבעה ימים מיום הנחתה,

אם לא יודיע חבר הכנסת על רצונו שהכנסת תבטל אותה.

בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד) (תיקון מס'

שיזם חבר הכנסת משה מוץ מטלון, שנבצר ממנו, באמת מסיבות אובייקטיביות, להיות אתנו פה, ואני מודה לו על הצעת החוק הזאת. חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם, התשמ"ח 1988, קובע את הנסיבות שבהן תהיה זכאות לתגמולים לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט 1959, מה לעשות שצריך להזכיר את כל המספרים ולהפנות לכתובות,

לחייל בשירות סדיר שנחבל או נפגע כתוצאה מחבלה, להבדיל ממחלה, שאירעה בתקופת שירותו, וזאת אף אם החבלה היתה שלא עקב שירותו. התנאים לכך הם שהחבלה אירעה בעת היעדרות מהשירות, בתוך 14 הימים הראשונים שבהם החייל נעדר מהשירות, ובתנאי שהחבלה לא אירעה תוך כדי עיסוקו של החייל בפעילות ספורטיבית מקצועית או בעבודה, אם הוא נשלח לעבודה, לעזור למשפחה והוא נחבל, לא ייחשב העניין, למעט מקרים שהעבודה כן אושרה לחייל לפי פקודות הצבא, מטעמים של מצוקה כלכלית קשה, ושדרגת הנכות של החייל היא לפחות 20%, וכל עוד לא פחתה מכך. התנאי שלפיו אם החבלה אירעה לאחר תום השבועיים הראשונים להיעדרו של החייל מהשירות לא תהיה זכאות לתגמולים אינו מביא בחשבון מצבים שבהם חיילים שוהים בחופשה תקופה ארוכה יותר, כגון חופשות מסיבות אישיות או חופשת שחרור, שיכולות להימשך אף מעל 21 יום. חופשת שחרור יכולה להיות חודש ולפעמים אף יותר.

אין למנוע את הזכאות לתגמולים מחיילים ששהו באישור בחופשה לתקופה העולה על 14 יום. מנתונים שהציגו נציגי משרד הביטחון בפני ועדת העבודה, הרווחה והבריאות עולה כי ב-18 החודשים האחרונים רק ארבעה חיילים תבעו תגמול לפי חוק התגמולים לחיילים האמור ונדחו משום שנחבלו לאחר חלוף 14 יום כאמור. מדברים על ארבעה מקרים שנפגעו מעבר ל-14 יום. בהצעת החוק המונחת לפניכם מוצע להאריך את התקופה שאם במהלכה נגרמה חבלה, יוכל החייל שנחבל שלא בעת מילוי תפקידו לתבוע תגמול, מ-14 ל-30 הימים הראשונים שבהם אותו חייל לא מילא,

תפקיד בשירות, וכך לתקן עיוות שגרם לאי-צדק מסיבה טכנית, בהסתמך על מועד התרחשות החבלה. שלטונות הצבא כולם הסכימו לזה, המערכת הסכימה לזה. בבדיקה אנחנו רואים שזה גם לא עלויות גדולות. אם היו ארבעה מקרים, אז הגיע הזמן שצריך לתקן את זה. ואני פונה לחברי הכנסת לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. על מנת שלא אבוא לפה ואגיד את התודות והברכות, ואני פה,

בשמו של המציע, חבר הכנסת משה מוץ מטלון ובשמי, כיושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, אני רוצה להודות למנהלת הוועדה המיתולוגית, שגרמתי לה הרבה מאוד עבודה של שעות נוספות בחקיקת כ-115 חוקים בשנייה ובשלישית, והיא מלווה אותנו משם, אז וילמה מאור, שאפּוֹ; לצוות המסור של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות,

מעיין וענת, במקרה הזה תודה ליועץ המשפטי של הוועדה אייל לב-ארי, ולכל מי שלקח חלק בקידומו של החוק, לוואדים גורדון ממשרד האוצר. אם אנחנו פה באים ומברכים את האוצר, אז ואללה, ימי המשיח. לאן הגענו.

כנראה בחירות, לא בחירות,

אז אני צריך תמיכה מהאוצר. תגיד, יש פקידי אוצר, לא. ואללה לא. לא שאני יודע. ואם כן, אני גם אפילו לא אבקש. למשרד הביטחון ולמשרד המשפטים, וכמובן תודה לעוזרי הפרלמנטריים, אילן מרסיאנו וקורל-אלמוגית אבירם. אני מקווה שכולם יתמכו בחוק והוא יעבור בקריאה השנייה ובקריאה השלישית.

תודה ליושב-ראש ועדת העבודה הנמרץ. אנחנו ניגשים להצבעה בקריאה שנייה, בבקשה, על הצעת חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד) (תיקון מס' 2), התשע"ב 2012. בבקשה, אנחנו ניגשים להצבעה. מצביעים.

החוק עבר בקריאה שנייה בתשעה מול אפס מתנגדים. יש הודעה? ניגשים להצבעה בקריאה שלישית, בבקשה. אנחנו ניגשים להצבעה על החוק בקריאה שלישית, בבקשה. חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד) (תיקון מס' 2), התשע"ב 2012, נתקבל. החוק התקבל בקריאה שנייה ושלישית. בעד, 9, מתנגדים אין. הוא יירשם בספר החוקים. שם החוק: הצעת חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד) (תיקון מס'

התשע"ב 2012. תודה ליושב-ראש הוועדה. אנחנו עוברים לסעיף הבא: הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 15), התשע"ב 2012. יציג את הנושא יושב-ראש

בוועדת העבודה והרווחה נוכחתי שהוא נוגע, אני מדבר עליך, אז סגור את הטלפון,

אתה לא יודע שאסור לדבר בטלפון במליאה? אסור במליאה. בייחוד כשאני מדבר עליך. בכבוד. אתה יודע מה, סטס, אתה יודע מה הוא עשה עכשיו? צלצל הביתה,

חיים הולך לברך אותי, תפתחו את הטלוויזיה. הוא ניפח לנו רייטינג, ואללה, ראית? הוא מסבך את זה, אתה מבין, אחרי שנים שהוא מכיר אותי,

בכל אופן, בעבודתי בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות נתקלתי באורי אריאל גם בעבודת הנוער, גם בחיילים וגם בדיור המוגן. זאת אומרת, הוא נוגע בצורה יפה ומעניינת בכל הספקטרום החברתי, מילדים ועד מבוגרים. אני כיושב-ראש הוועדה, שאפּוֹ לך. בחוק עבודת הנוער, ואנחנו לקראת החופש הגדול,

החופש הגדול, ואנחנו לפני עבודת הנוער, בחוק עבודת הנוער, התשי"ג 1953, קבועות עבירות פליליות שונות בשל העבדת נער, דהיינו מי שטרם מלאו לו 18 שנים, שאינה בהתאם לתנאים הקבועים באותו חוק. כמו כן, החוק להגברת האכיפה של דיני, מה עכשיו? אתה רוצה לברך אחרי זה?

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2011, מאפשר להטיל עיצומים כספיים בשל הפרות לפי חוק עבודת הנוער.

כיום אין לרשויות האכיפה אמצעים מתאימים למנוע מהמעביד את המשך העסקתו של נער בניגוד לחוק. הצעת החוק המונחת בפניכם מאפשרת למנוע העסקת נער בניגוד לחוק, כשההפרה מתקיימת, או כשההפרה צפויה, גם אם טרם התבצעה, בין אם ננקט הליך פלילי בשל ההפרה ובין אם לא ננקט. לפי המוצע, ניתן יהיה לפנות לבית-הדין האזורי לעבודה בבקשה שיוציא צו למניעת פעולה מפירה, דהיינו פעולה בניגוד להוראות מסוימות בחוק עבודת הנוער, לרבות העסקת ילד שטרם הגיע לגיל שבו ניתן להעבידו, העסקה בשעות שעלולות לפגוע בבריאותו של הנער ועבודה בלילה. ניתן לבקש צו למניעת פעולה מפירה כאשר יש יסוד סביר להניח שפעולה מפירה מתבצעת או עומדת להתבצע, דהיינו ניתן יהיה להסתפק בראיות מינהליות על קיומה של הפרה או הפרה צפויה. את הצו ניתן לבקש כנגד האדם שההוראה המהווה פעולה מפירה מתייחסת אליו, שהוא על-פי רוב המעביד, אך עשוי להיות גם מי שאינו המעביד, כגון מתווך להעסקת ילד בהופעה או בצילומים או מזמין הופעה או צילומים. אם נוכח בית-הדין האזורי לעבודה כי בפעולה המפירה או בנסיבות העניין יש משום סיכון לשלומו או בריאותו של נער, הוא יהיה רשאי, במסגרת הצו למניעת פעולה מפירה שייתן, לחייב גם במתן ערובה לקיומו של הצו. צו למניעת פעולה מפירה יכול להינתן גם במעמד צד אחד, ובלבד שייקבע דיון במעמד שני הצדדים לא יאוחר משבוע ימים מיום מתן הצו. הסמכות לבקש הוצאת הצו נתונה ליועץ המשפטי לממשלה או לבא כוחו, או למפקח עבודה בכיר שהוסמך לכך על-ידי שר התמ"ת, ואם הוגש כתב-אישום, הסמכות נתונה גם לתובע הפלילי. יחד עם זאת, ההליך של מתן הצו אינו חלק מההליך הפלילי, ויחולו עליו ההוראות לעניין ערעור כפי שחלות על ההחלטות בעניין אזרחי שבית-הדין האזורי לעבודה דן בו.

מוצע בהצעת החוק המונחת בפניכם לתקן את התוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, עוד לא יבש העט מעל החוק הזה, חבר הכנסת אורי אריאל, החוק הזה, עד שיישמו אותו. החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, להערכתי יפתור את בעיית עובדי הקבלן במדינת ישראל. לא יהיה כלכלי וכדאי למעסיק להעסיק אנשים ולהביא אותם לשכר מינימום, לגזול אותם ולעשוק אותם. הוא יהיה צפוי לקנס אישי, וכמו כן הוא לא יוכל להתמודד במכרזי מדינה, ומזמין השירות ייתבע באופן אישי גם בקנס אישי וגם עבר עבירה פלילית. אני מקווה שבחוק הזה, כשיוסמכו אותם מפקחי עבודה של התמ"ת, זה יהיה הסוף של ניצול עובדים ב-level הנמוך ביותר: ניקיון, שמירה ואבטחה, ואז אני אוכל להגיד שהגיע לציון גואל.

מוצע בהצעת החוק המונחת בפניכם לתקן את התוספת השנייה לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה על-ידי הוספת ההפרה של אי-מתן הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים לנער לפי סעיף 22א לחוק עבודת הנוער, לרשימת ההפרות בחלק א' באותה תוספת, כשיצוין כי ההוראה המקבילה שבחוק שעות עבודה ומנוחה, שאינה חלה על נערים, כבר כלולה באותה רשימה. הצעת החוק הזאת מוגשת ללא הסתייגויות, ואני פונה אליכם לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. הבנתי כבר שחבר הכנסת אורי אריאל רוצה להודות לכל אלה שעסקו, אז במסגרת התודות שלי אני רוצה להודות למועצה הלאומית לשלום הילד ולעומד בראשה, ד"ר יצחק קדמן, על היוזמה ועל הסיוע בהצעת החוק, בניסוחה, בדחיפתה, ומבחינתי, תודה לו שהוא פנה לבן-אדם ראוי, חבר הכנסת אורי אריאל, שאכן דחף את החוק הזה, כמו שהוא היה שותף לחוק אלמנות צה"ל וחוק היתומים,

כמה חוקים שעברו אצלי בוועדה. ושוב אנחנו חוזרים למנצחת על התזמורת, מנהלת ועדת העבודה והרווחה, מנצחת על התזמורת מזה שנים רבות והקונצרט משתבח עם הזמן, וילמה מאור. לצוות המסור שלה, אתי, מעיין וענת. תודה ליועצת המשפטית של הוועדה נועה בן-שבת, ולכל מי שתמך ועזר לה בקידום החוק.

לאלה מאחורי הקלעים, עוזרי הפרלמנטריים אילן מרסיאנו וקורל-אלמוגית אבירם. לעוזרת של אורי.

הוא עולה ויגיד ויברך, זה לא בא בקלות, החוק. אני אבקש מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק ולהעבירה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית.

תודה ליושב-ראש ועדת העבודה חבר הכנסת חיים כץ. אנחנו ניגשים להצבעה, נמתין עד שחיים יגיע למקומו. אנחנו ניגשים להצבעה בקריאה שנייה על הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 15), התשע"ב 2012. בבקשה, מצביעים.

בעד, 10. נתקבל בקריאה שנייה. ואנחנו ניגשים להצבעה בקריאה שלישית, בבקשה. אנחנו מצביעים. חוק עבודת הנוער (תיקון מס' 15),

נגד, אין. נתקבל בקריאה שנייה ושלישית וייכנס לספר החוקים. אני מזמין את חבר הכנסת אורי אריאל, בבקשה. ברשות היושב-ראש, מכובדי השר, רבותי חברי הכנסת, ראשית באמת תודה למועצה לשלום הילד ולעומד בראשה יצחק קדמן, שידיו רב לו, הוא פה בכנסת בחוקים שונים, בוועדות שונות, בנושאים שונים, ואני מודה לו שהוא נתן לי את הצעת החוק הזאת וקידמנו אותה. תודה ליושב-ראש הוועדה חיים כץ, ידידי, אבל החוק הזה יש לו תאום, שעוד לא נגמר, צריך לסיים אותו, זה החוק לחופשת אבות שיולדים. יש לנו עוד זמן עד סוף המושב, שמולידים, לא שיולדים. שמולידים ושיולדים ושמשתתפים בלידה וכל המלים. נשאר לנו עוד קצת זמן, אני בטוח, כנסת ישראל, אנחנו כמחוקקים צריכים לנסות לעשות טוב ולשפר את איכות החיים של האזרחים. אם אנחנו במקרה, בחקיקה, יכולים לעשות נזק,

אני אגיד לך למה, כי אני הודעתי שמה שאתה תפסוק שטוב, זה מה שיהיה. אז עכשיו זה בידיך, והיות שאני אומר גם תודה לווילמה, שיושבת שם בפינה, אז אני בטוח שהיא תעזור לנו גם לגמור את התאום של החוק הזה עד סוף המושב.

יש הרבה אבות שיולדים, והם מצפים,

אין קשר בין הדברים, זה נושא אחר.

עכשיו הוא מודה לאנשים. שיברך, אבל מה הוא מביא את התאום? את התאום הוא לא הביא, אתה צועק "זאב, זאב", הוא לא הביא כלום. אני רוצה רק להבין, האם אתה אומר שהמועצה לשלום הילד תומכת בילדים, שאבות ילדו אותם, כן. אני רוצה לסיים, תודה לעורכת-דין נועה בן-שבת, היועצת המשפטית, שבעזרתה הבאנו את זה לחוק מיטבי. כפי שציין יושב-ראש הוועדה, בסוף צריך להביא חוק שהוא טוב, ואני מודה לך על ההצבעה. בעיקר אני מאחל לבני-הנוער חופשה נעימה, שימצאו הרבה עבודה אבל עם תנאים נכונים וטובים, ואם עזרנו בזה קצת, אשרינו.

תודה לחבר הכנסת אורי אריאל.

חוב' כ/478).] אנחנו ניגשים לסעיף האחרון: הצעת חוק השתלת אברים (תיקון) (מתן קדימות לכל תורם איבר מן החי), התשע"ב 2012, קריאה ראשונה. תציג את החוק חברת הכנסת זהבה גלאון, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני מחליפה כאן על הדוכן את יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות חבר הכנסת חיים כץ, שהיה אמור להציג את החוק. אנחנו מדברים על חוק, אני אגיד את השם המלא: חוק השתלת אברים (תיקון) (מתן קדימות לכל תורם אבר מן החי). החוק הזה הוא חוק של חבר הכנסת חיים כץ ושלי, ואני מציגה אותו היום כאן לקריאה ראשונה, ואני מבקשת את התמיכה, ואני עד סוף המושב אציג אותו לשנייה והשלישית.

וחבר הכנסת חיים כץ מתחייב להציג אותו כאן לקריאה השנייה והשלישית. כן, חבר הכנסת מיכאלי, מה קרה? אדוני. חברי חברי הכנסת, מדובר בתיקון לחוק השתלת אברים שנחקק ב-2008, זה היה אחד החוקים המקיפים ביותר שנחקקו בנושא הזה. החוק הזה קובע שיוקם מרכז לאומי לנושא השתלות במשרד הבריאות ותמונה ועדת היגוי למרכז להשתלות. בין היתר החוק הזה קובע את תפקידיה של ועדת ההיגוי. נקבע בפסקה (4) שבסמכותה של ועדת ההיגוי לקבוע הנחיות לעניין הקצאה של איברים שניטלו לפי חוק האנטומיה והפתולוגיה, או שהובאו לישראל, והדגש כאן בחוק ההוא מ-2008, ובלבד שבעת הקצאת האיברים יובאו בחשבון בין השאר שיקולים אלה, ואני רוצה לפרט את השיקולים: השיקול הראשון, שאדם הסכים בחייו לנטילת איבר לאחר מותו, לדוגמה, אם אדם חתם על כרטיס תורם "אדי"; השיקול השני, שתרומת איבריו של אדם לאחר מותו, הנעשית ככלל, תהיה לאחר קבלת הסכמה מבן המשפחה, השיקול השלישי, שתרומת איבר שניטל מאדם בחייו, שלא לנתרם מסוים. מכוח הסעיף הזה נקבעו כל מיני הנחיות שוועדת ההיגוי של מרכז ההשתלות צריכה לפעול על-פיהן. בין היתר התעוררה בעיה, ולכן יזמנו את התיקון, כי החוק קובע הוראות לעניין קדימות בעת הקצאת איברים לפי כל מיני שיקולים, שאני רוצה לציין. נותנים קדימות, על-פי החוק מ-2008, רק לתורם איבר מהחי שתרם שלא לנתרם מסוים. למשל אם אני תרמתי לאחי, אז לי אין שום קדימות אחר כך במסגרת השיקולים של ועדת ההיגוי.

אם אדם תרם איבר שלא לנתרם מסוים, יש לו קדימות. אבל אם אדם תרם לבן משפחתו, שזאת תרומה הרבה יותר משמעותית והרבה יותר קשה, בדרך כלל תרומות ניתנות מהמת, שלא נדע,

אבל כשאדם תורם מהחי, הדבר הזה מצריך אותו לניתוח קשה, לתקופת החלמה. אין כאן שום אלמנט כספי, דרך אגב, אדוני. לא מדברים כאן על תרומה כספית. מדובר על תרומה אלטרואיסטית.

מדובר כאן על תרומה שאדם עושה מבחינה אלטרואיסטית, בין אם זה כלפי חברו ובין אם זה כלפי בן משפחתו. התיקון שחבר הכנסת כץ ואני מבקשים לתקן, אנחנו רוצים לקבוע במסגרת ההנחיות, שוועדת ההיגוי תשקול גם כל תרומה של איבר שניטל מאדם בחייו, בין אם זה נתרם מסוים ובין אם זה לא נתרם מסוים. אני רוצה לחזור ולומר,

פנו אלינו אנשים שתרמו איברים לבני משפחותיהם בעודם בחיים. הם בחרו מרצונם לעבור את התהליך הקשה הזה, ובאמת מדובר כאן בהקרבה מאוד מאוד משמעותית, בין אם הם עושים את זה בלי להכיר את המקבל של האיבר ובין אם הם עושים את זה כדי להציל חיים של אנשים שיקרים להם. חשבנו, חבר הכנסת כץ ואני, שזה לא נכון, זה לא הגיוני, לעשות איזו חלוקה, לייצר הבחנה בין תורמים חיים שונים בכל מה שקשור למתן קדימות בהשתלת האיברים.

אני מסיימת,

הצעת החוק שלנו מבקשת לקבוע שהצדקה למתן קדימות במקרים המפורטים בפסקאות, לא משנה, קרי תרומה מן המת, היא מתן תמריץ לתרומת איברים. אולם קדימות במצב שבו אדם תורם איבר מהחי אם יזדקק להשתלת איברים ניתנת בהתחשב בעובדה שהוא עלול להיות חשוף לסיכונים בריאותיים. לעניין זה, זה התיקון, ההבחנה בין תורם לנתרם מסוים ובין תורם שלא לנתרם מסוים אינה רלוונטית. לכן אנחנו מבקשים, חברי חברי הכנסת, את התמיכה של הכנסת בהצעת החוק הזאת. המדינה רוצה לעודד השתלות איברים. אנחנו יודעים שיש אלפי אנשים שנמצאים ברשימות המתנה, אנשים שסובלים באמת ממצוקה קשה, והמדינה לא יכולה להתמודד עם המצוקה הזאת. החוק שעבר ב-2008 הוא הישג מאוד-מאוד משמעותי, ומי שעושה כאן הקרבה אולטימטיבית ונותן איבר מהכרה חופשית לבן משפחה, אני חושבת שמגיע שגם הוא יהיה זכאי לקדימות אחר כך, אם חלילה הוא או מישהו מבני משפחתו זקוק להשתלת איברים.

תודה לחברת הכנסת זהבה גלאון. ראשון הדוברים, חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, בבקשה. לא מיכאל בן-ארי, סליחה. חבר הכנסת מיכאלי.

גם ביקש?

אחרי זה, חבר הכנסת נסים זאב. אדוני היושב-ראש, אדוני השר,

ראשית, אני מברך את חברתי זהבה גלאון על החוק הזה, כי הוא חוק שבעצם מעלה שוב את הסוגיה של תורמי כליה ואת הבעיה של חולי כליות וחולי דיאליזה, בעיה נפרולוגית שלצערנו היא כבר ארוכת שנים. הסוגיה הזאת של תורמים מן החי, חברתי זהבה גלאון, היא בעצם תופעה שמתגברת בשנים האחרונות, וטוב שזה קורה. כולנו זוכרים את חברנו היקר, הרב רביץ, זיכרונו לברכה, בכנסת פה. הוא חווה את החוויה הלא-נעימה הזאת של מחלת כליות, והילדים שלו רבו ביניהם מי יהיה זה שיתרום לו. בזמנו הרב רביץ,

חי הרבה מאוד שנים אחרי התרומה של הבנים שלו. אבל התופעה בציבור, עדיין הציבור חושש.

מהבעיה הרפואית שכביכול נגרמת מכך לאותו תורם שתורם את האיברים מן החי, את הכליה. בעצם אנחנו יודעים את ההמתנה הארוכה שיש בתור היום לתורמים מן הנפטר. חולי דיאליזה שסובלים היום לצערנו סובלים בין שנה לעשר שנים. אני מכיר חולים כאלה שמקבלים את הדיאליזה בלית ברירה, כדי לשרוד, כדי לחיות.

כל עוד לא מצאו להם תורמים בארץ, חלק גדול מהם מנסים אפילו בחוץ-לארץ, וכולנו יודעים כמה זה קשה, כמה ההוצאות הן גדולות. בארץ, כשלא מוצאים פתרון, אז ברוך השם, לאחרונה משפחות, וחלק מהם אפילו התפרסמו בתקשורת בחודשים האחרונים על שהן תרמו בתוך המשפחה. אנשים זכו כתוצאה מכך לחיים ארוכים. אני מקווה שהעניין הזה יותר ויותר יתקדם. בשבוע הבא,

אנחנו מקיימים פה יום מיוחד בכנסת בנושא של תרומה לחולי כליות, בעידוד יושב-ראש הכנסת. בוועדות נדון ובמליאה נדון, כדי שהציבור פשוט מאוד יבין שלפעמים בן-אדם חי, שיהיה בריא עד מאה-ועשרים, יכול בתרומה שהיא אולי לא נעימה, אבל לא כל כך קשה ולא כל כך מסוכנת, יכול לתרום לאדם אחר ולהשאיר אותו בחיים.

כל ההקלות שנוכל לעשות עבורם, זאת גם מצווה, ואנחנו צריכים לעודד לכך. תודה. חבר הכנסת נסים זאב, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני אומר: כל הכבוד על הצעת החוק שלך.

זה מרגש לשמוע. כל ההיגיון שבעולם אומר שסדר העדיפויות זה לתת לאדם שתרם. אני מכיר מקרים מזעזעים שהתורם תרם, החולה הבריא, וזה שתרם נפטר בסופו של דבר. היו מקרים כאלה. אין ספק שהסיכוי, כאשר מדובר, סיכוי וסיכון, כשמדובר בבן משפחה, ולפעמים זה לא ממש גנטי אבל קרוב לגנטיות, אז הוא תורם כשהוא בריא ושתי כליותיו בריאות. בסוף מתברר לו, בשלב מאוחר יותר, שגם הוא לוקה באותה בעיה, והוא כבר תרם כליה אחת ונשארה לו השנייה, והשנייה לקויה והוא זקוק לא פחות מאחיו או בן משפחתו. לכן, התורה אומרת: "וחי אחיך עמך". חייך קודמים לחיי חברך,

אבל כשאני מסכן את עצמי ואת חיי למען האחר,

זה "ואהבת לרעך כמוך". רבותינו אומרים: מה זה "ואהבת לרעך כמוך"? איך אפשר שאני אוהַב את חברי בדיוק כמו שאני אוהב את עצמי? ברמ"ח איבריו של אדם יש סדר עדיפות. למשל, העין היא יותר רגישה מהיד או מהרגל, הראש יותר רגיש.

ברעים ובחברים יש מי שקרוב אלי יותר כבבת-עיני. יש אדם שהוא קרוב, אז כמו הרגל שלי או כמו היד שלי, אבל בסדר, זה גם חלק מהאיברים שלי. ואותו דבר, אדוני היושב-ראש, המשמעות של תרומת איבר זה סיכון חיים, שלא יהיה ספק בזה. אין לזה שום מחיר, ומי שתורם הוא צריך להיות בסדר עדיפויות, וזה לא משנה אם זה קרובו או בני משפחתו, ויישר כוח על הצעת החוק. תודה רבה.

חבר הכנסת מגלי והבה, בבקשה, אחרון הדוברים, וניגש להצבעה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אין ספק שהצעת החוק בעצם באה לעודד ולפתור בעיה. אני זוכר שהתחלנו לפני כמה שנים כאן בכנסת בכל מיני מבצעי עידוד לכל העדות, לכל הדתות. מטרתה באמת להביא למצב שאנשים יוכלו לתרום ולהרגיש תחושה שבעצם תרומתם לא לשווא אלא זה דבר שהוא מבורך ודבר שהוא חשוב. אין ספק, אני זוכר גם כשחילקו את התעודות האלה, הרבה מהאנשים תמיד דאגו והקפידו ללכת עם התעודות האלה. ואין ספק, מי שחושב על הדברים האלה, כל המציל נפש, אנחנו מכירים את האמרה הזאת, מציל עולם ומלואו, במיוחד במקומות שעדיין בעצם היד לא מאפשרת לכולם להגיע לקדמת היכולת הרפואית, או האמצעים, שאתה יכול ורוצה לבוא לבקש השתלה, ואז אנשים נאלצים להזדקק להרבה כספים, לפעמים, ולהרבה אמצעי תשלום כאלה שחורים וכאלה מוכרים. לצערי הרב יש גם תופעות כאלה. אז אם הצעת החוק תבוא לעודד את אלה שתורמים ואלה שיתרמו בכך שאתה תורם וגם אנחנו לא שכחנו לך את התרומה שלך, זה דבר חשוב וזה נדבך נוסף על כל העשייה הזאת בתחום תרומת האיברים. אני רוצה לציין, אדוני היושב-ראש, שגם רוב ראשי הדתות השונות שפגשנו הסכימו להתנדב לעודד את התרומה, כך שגם מבחינת עמדות דתיות, ודיברו לפני שני חברי כנסת מהזרם הדתי וגם אנשי דת אחרים, אמרו שזה דבר חשוב מאוד, הצלת החיים. ולכן, כשאנחנו באים ומנסים לעשות סדר בדבר הזה, אני גם מקווה שאחרי הצעת החוק נמשיך לא רק בהצעת חוק, אלא כל חברי הכנסת, שיעשו את המוטל עליהם בכל הזדמנות, בכל מקום, בכל זאת הציבור מסתכל עלינו. ובאמת זו ההזדמנות גם לציין את אותם אלה שעומדים כראשי קבוצות ועמותות למיניהן, שמדי פעם הם מדברים אתנו ומנסים לשאוב מאתנו את העידוד, אז אני מברך אותם ואני רוצה לחזק את ידי חברי. תודה, אדוני היושב-ראש. תודה. אנחנו ניגשים להצבעה על הצעת חוק השתלת אברים (תיקון) (מתן קדימות לכל תורם אבר מן החי), התשע"ב 2012, בקריאה ראשונה. בבקשה, אנחנו מצביעים. ההצעה להעביר את הצעת חוק השתלת אברים (תיקון)

לוועדת העבודה,

והבריאות נתקבלה. בעד, 8, אין מתנגדים. הצעת החוק שעברה בקריאה ראשונה חוזרת לוועדת העבודה והרווחה